אני פותח את ישיבת הוועדה. בפתח הדיון אני מבקש לשלוח את תנחומינו לשתי משפחות הקצינים שנהרגו בתאונה אמש בבקעת הירדן. ליבנו כואב הבוקר הזה יחד